פותח את הישיבה בסעיף האחרון בסדר-היום: בקשה להארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג 1973, ולפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג 1993. קודם כול הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות,

חנה רותם ממבקר המדינה. בוקר טוב או צוהריים טובים, מדובר בבקשת המפלגות מהוועדה ומהמדינה לאחד את מועד הגשת הדוחות הכספיים של תקופת הבחירות לרשויות המקומיות בגין סיעות הבת בשנת הכספים 2018. בקשות המפלגות להגיש את הדוחות האלה עד ה-16 בפברואר בשל המורכבות של מערכות הבחירות שהיו ברצף, ומתוקף זה גם נדרש אישור להארכת המועד להגשת דוח מבקר המדינה. אלו בעצם שתי הבקשות שמונחות בפני הוועדה. שלומית.

מבחינת המועדים, הבקשות של המפלגות הן להאריך בעצם בחצי חודש,

הבקשה של המפלגות בהתייחס לחוק מימון מפלגות היא להאריך בחצי חודש בהתייחס לבקשה קודמת שאושרה על ידי הוועדה, ובהתייחס לרשויות המקומיות - - - עזבי את הרשויות רגע. לגבי המבקר?

המבקר חודשיים. המפלגות הסבירו למבקר המדינה שבשל מערכות הבחירות ומערכת הבחירות לכנסת העשרים ושלוש יקשה עליהן לתת תשובות לביקורת ולענות לטיוטות הממצאים,

נראה שיש צורך לבקש גם ארכה נוספת להגשת דוחות מבקר המדינה. ארכה בסיסית זה ריטואל קבוע. אבל עכשיו בתקופה הזאת שבאמת יש שלוש מערכות בחירות יש היגיון בזה שתהיה בקשה נוספת על הריטואל הקבוע. המועד הקבוע בחוק להגשת דוח מבקר המדינה הוא חמישה חודשים לאחר מועד הגשת הדוחות למבקר המדינה. יש הערות?

רק מבחינת המפלגות, בעצם קיבלנו ויש לפנינו בקשות של חמש מפלגות. עד היום ראיתי שהגישו עוד כמה. בסך הכול יש עשר מפלגות שהגישו. שלומית, אני מציע שאם אנחנו מאשרים אז מאשרים לכולם.

כולם מבקשים. רק משפט אחד. אני חושב שגם באותה הזדמנות שמאשרים את זה, לעמוד על כך עבודת מבקר המדינה למפלגות נמשכת ונמשכת, ולפעמים גם דופקת את הספקים עם האחוזים שמותירים לתשלום הסופי אחרי הדוח אם אפשר לתגבר יותר את הנושא הזה זה מאוד יעזור. ואני מדבר כאחד שחווה בעיה מהסוג הזה.

הרגע ציינתי שבעצם המפלגות הן אלה שבאו למבקר המדינה והודיעו לו שהן לא יוכלו לשתף פעולה בזמן הביקורת ולהחיש אותה,

אין לי בעיה. השאלה עם מה שקשור לחלקו של המבקר, לתגבר אולי יותר בקרים או משהו כזה. המבקר עושה את כל שביכולתו על מנת לעמוד בלוחות הזמנים ולעשות ביקורת הכי מהר שאפשר.

אי-אפשר לתלות את זה רוחבי לכולם. אלה שכן הגישו או שהזדרזו, לאפשר להם את זה. זה חשוב. זה מצב שהוא נכון בבחירות לרשויות המקומיות הבלתי עצמאיות. זה מצב שהוא לא נכון עכשיו.

ברשויות המקומיות ביקשנו את זה וגם נעניתם לזה. זאת אומרת שהתשובות שלכם יהיו בטור ולא ב - - - עשינו את מה שאנחנו יכולים הכי מהר שאפשר. פה הכסף אצלכם. הוא לא מחכה לנו. תודה רבה. אקריא את ההחלטה? בבקשה.

"החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג 1973 בהתאם לסעיף 10(ו) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג 1973, ובהסכמת מבקר המדינה, מחליטה הוועדה הזמנית לענייני כספים של הכנסת כמפורט להלן: (1)להאריך עד יום כ"א בשבט התש"ף (16 בפברואר 2020) את מועד מסירת החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018) והמסתיימת ביום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018); (2)להאריך עד יום כ"ז באלול התש"ף (16 בספטמבר 2020) את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018) והמסתיימת ביום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018);" זה בעצם יחול לגבי כלל המפלגות. מי בעד ההחלטה כפי שהקריאה היועצת המשפטית?

מי נמנע?

ההחלטה התקבלה. בקשת מבקר המדינה להארכת המועד להגשת דוח מבקר המדינה בדבר חשבונות סיעות האם ורשימות המועמדים המשותפות שלהן בבחירות לרשויות המקומיות, לפי סעיף 23(ב) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג 1993. אנחנו מצביעים על זה בנפרד? חנה תסביר. בבקשה. בעצם הצגתי את שני הדברים ביחד. נגיד שבעצם זו סמכות שמוקנית לפי סעיף 23(ב) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) בדרך כלל לוועדת הפנים, ובגלל הסיטואציה שנוצרה בעצם תיקנו את חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 52 הוראת שעה), התש"ף 2019. אם היית רואה את הדיון שהיה לנו קודם, שזה בכלל לא דיון שלנו, זה דיון של ועדת הפנים, אז היית אומרת כל הכבוד שהם לקחו את מימון מפלגות. הכול עובר אלינו, מה אני אעשה. אבל לפחות במימון מפלגות אתם מבינים. אנחנו גם מבינים במה שהיה קודם. אדוני היושב-ראש, אני חושב שצריך לעשות שינוי שם לוועדה מוועדת הכספים לוועדה רב-תכליתית בכל נושא.

זה לא לעניין, באמת. באמת לא לעניין.

גם בנושא הקודם שהיה צריכה לשבת ועדה עם נתונים ועם הכול, לא בצורה כזאת. זה שהכול תקוע בבחירות כאלה, בסוף יסבלו מזה.

מילא דברים שנוגעים אלינו או שאנחנו יודעים. בסדר, מה זה משנה. בקיצור, לא אנחנו החלטנו על בחירות. מי שהחליט על בחירות זה מי שאשם בזה. מי בעד אישור הבקשה? ירים את ידו.

מי נמנע? הצבעה בעד פה אחד בקשת מבקר המדינה להארכת המועד להגשת דוח מבקר המדינה בדבר חשבונות סיעות האם ורשימות